בוקר טוב לכולם. אנחנו משתדלים בוועדת המשנה להשכלה הגבוהה להתחיל בזמן ולסיים בזמן. אנחנו נמצאים, כמובן, בתקופה לא פשוטה אז הרבה מהחברים לא נמצאים כאן סביב השולחן, כולל חברי כנסת,

קודם כול, אני רוצה לברך את חברי פרופ' אלון טל שאיתו

מעל הכול אנחנו רוצים הבוקר גם להודות

לאסף ויננגרד ולרועי גולדשמיט שעשו לנו עבודה טובה של סינתזה גדולה שנוכל לקבל אותה וללמוד ממנה כל אלה שעוסקים בנושא. אני מודה לכם. מי שלא יודע, אחד הדברים הגדולים שיש בכנסת

שם אנחנו רואים גם התפתחויות יוצאות דופן בחברה הישראלית. יש המון פערים שצריך לסגור, אבל רק אם נסתכל על הפעולה האחרונה שפורסמה לגבי 8200 גם אותם נשמע היום. אני ביקרתי אותם בביקור, לא ביקורת. הדברים האלה מאוד חשובים כדי להגיע ולהנגיש את כל הידע שיש בחברה הישראלית לכל שדרות הציבור ולגייס את כל המשאב

כדי לתת את המסגרת אני אגיד רק בכמה מילים: ב"אלביט מערכות" יש 18,500 עובדים, למעלה מ-13,000 עובדים בארץ. 25 אתרים בארץ מקריית שמונה ותל-חי בצפון ועד רמת בקע,

ושוב מתן נקודות זכות להכרה בשעות העבודה שלהם בחברות טכנולוגיות לצורכי התואר, בכל החלק של שילוב צבא ואקדמיה אנחנו נמצאים עכשיו בהתחלה של דיון עם צה"ל על הכשרה בחודשים האחרונים של

וביקשנו מהם לתת לנו זוויות חדשות איך אנחנו יכולים גם להגדיל את שיתופי הפעולה בין התעשיות לבין האקדמיה, לשכלל את האקדמיה ולהפוך אותה לעוד יותר מצוינת ממה שהיא שזה, כמובן, אתגר נוסף כי יש לנו גם מחסור גדול, כפי שראינו בתוך מערכת המרצים והדוקטורים שאנחנו מסמיכים כי השוק קורץ כל

זה נשמע הזוי אבל אני מבטיח לכם שזה יכול להגיע גם למיקרו תארים גם בתואר ראשון. למרות מה שאמר נכון מנכ"ל האוניברסיטה העברית אם אנחנו לא נהיה רלוונטיים הכי טובים לא יגיעו

אין ספק.

אבל אנחנו עדיין במודל ישן,

כוח האדם אני אפיץ לכם גם את המסמך של

זה מביא אותי לנקודה הבאה יש לנו מספר

למולטי-דיסציפלינריות,

ליד מהנדסים מתחומים שונים אחרים משלו. הם יכולים לדבר על אותו דבר ולקרוא לו בשמות

וזה חלק מההכשרה שלהם. כלומר בסופו של דבר צריך להבין שאם אנחנו רוצים לקדם את המדינה אנחנו יחד, אנחנו באותה סירה עם התעשייה, והתעשייה צריכה

זה לא פתרון בטווח של שנה-שנתיים אבל אנחנו

הרי הישראלים הם כוחות עצומים להשכלה הגבוהה בעולם בכלל.

והיום כבר מדברים על brain gain כי זה כבר עניין בינלאומי כי אלה לא רק אנשים שעוזבים אותך אלא הם נשארים. אנחנו יודעים מה קורה עם הישראלים בפאלו אלטו וכיוצא בזה.

כל המדריכות היו נשים אבל הקהל שלנו היה 99% גברים. היום אני בקבוצות של לקוחות בהייטק

זה מאוד קשור למוצר וטכנולוגיה אבל מהצד השני אנחנו מסתכלים על

אז אנחנו מתקדמים.

מדהים. אני מאוד מודה לך, יעל שהגעת. גם מה שאתה אומר עכשיו זה מאוד מעודד. אין ספק שאלה המגמות הרצויות

אני חשבתי שזה בטח קשור לאימהות וזה שההייטק הישראלי, במיוחד ברמת

אני מביא פרספקטיבה לשולחן שמונעת מהניסיון שלי: דוקטורט בבן-גוריון, 15 שנים סמנכ"ל פיתוח ומנכ"ל בתעשיית הייטק, ובשש

כלומר עד כמה אתם מאפשרים איזושהי פינה במסגרת היום העמוס

הנושא השני אני אומר את זה לא מכיוון שזה פיל בחדר אבל זה נושא חברי עידן בן-דוד מלמד אצלי בחוג וטוען שיש בעיה בישראל בכמות ובאיכות התארים. הוא תמיד מצביע על התוצאות של הבחינות ללשכת עורכי הדין - - אבל זה דבר אחר

אני מבטיח לך שזאת לא השיחה האחרונה, אני פשוט לא רוצה שאנשים יישארו בזום וירגישו מקופחים בתוך העסק הזה. המון תודה. פרופ' ניר שוולב מאוניברסיטת אריאל, בבקשה. אני מסכים עם רוב הדוברים פה. המל"ג גם צריך לעשות כמה שינויים בהתאם למצב המשק.

יש כ-22 פקולטות של עיצוב, הנדסה ואמנות. העולם שלנו הולך לשילוב בין הנדסה לבין אומנות לבין עיצוב. אף אחד מהמרצים לא דיבר על

אנחנו יודעים מה תעשיית ההייטק נותנת היום לסטודנטים, להמשיך לחזק את התכנית להבאת מרצים מחו"ל בתקצוב גבוה יותר. יש אלפי מרצים ישראלים בעולם,

שהיו שמחים להגיע

לאחר מכן החברה הזאת תתווך את האנשים האלה לחברות הייטק בישראל. כמו שיש בארץ מספר קצת יותר גדול ממספר היהודים שנולדים כל יום בעולם שהם המשאב של האוניברסיטאות הישראליות צריך לחשוב בראייה יותר רחבה גם

אנחנו מדברים על נושא רעידות האדמה, ובתחרות הזאת אנחנו רוצים לשלב גם תיכוניסטים,

הלוואי שהם יוכלו להצטרף אלינו לתחום שבעינינו

אין כמוך. תודה רבה. כל המיזמים האלה פשוט

לו ראייה חדשנית. איציק, אם יש לך הערה, אני אשמח לשמוע אותה.

ואחר כך, כמובן, גם משתחררים למשק. חשוב לי לומר שיש מספר רב של עבודות מטה מאוד משמעותיות. אתה דיברת כמה פעמים על 8200 אבל ל-8200 יש שותפים.

הרחבת היקף המקורות המתגייסים לצה"ל עם זיקה טכנולוגית, כלומר עם מטען הידע

בהקשר של בתי הספר,

המהותית היא שתהיה להם בגרות בפיזיקה ובמתמטיקה - - אני מבקש

לא פעמים רבות יש לנו שיח כזה כמו שאנחנו רואים היום. אני מודה לכל מי שמשתתף כאן. דוד ישנו? דוד איננו.

המילה האחרונה תהיה שלכם כי בסוף אתם

אז, בבקשה, מילה אחת